פשוט היה פה בלגן בלוח הזמנים. הישיבה הזו אצלנו תואמה לשעה 12:00, ומשכך, הייתי בדיון מקביל עכשיו שהייתי צריך לצאת ממנו, אז אני שמח לפתוח את ישיבת ועדת המשנה לספורט של ועדת החינוך, התרבות והספורט. היום 24 בדצמבר, ט"ז בטבת תשע"ט. הנושא הוא מצב מתקני הספורט בבתי הספר. מדובר על ישיבת מעקב. אין טעם פה לזה שלא נוכל לנצל את הזמן, כי אנחנו צריכים לדעתי ב-13:55 לנעול את הדיון, לכן בואו באמת נשתדל להתמקד בנושא. מי שביקש את הנושא זה חבר הכנסת רזבוזוב, אז אני מעביר לך את רשות הדיבור. תודה כבוד היושב-ראש. כמובן דיון מעקב בלי הרבה דמגוגיה. אני רוצה באמת לגשת ישר לעניין. אנחנו לפני שנה קיימנו את הדיון הזה. אמרנו שישנו מצב אבסורדי במתקני ספורט בבתי הספר. לפי הנתונים שהגיעו אלי,

נכונים או לא נכונים, את זה אני מאוד הייתי שמח לשמוע ממשרד החינוך, חצי מבתי הספר במדינת ישראל הם ללא מגרשי ספורט או בכלל ללא מגרשי ספורט מקורים,

איך אנחנו רוצים לעשות פעילות גופנית, שיעורי ספורט לילדים כשאין לנו מתקנים ראויים? לפני שנה ביקשנו את הדיון הזה. אמרו לנו, תוך שלושה חודשים יהיו לך

ביקשתי למפות כמה מתקנים יש. לספר לי שזה מסובך, אני חושב שזה מאוד פשוט. יש אזורים, אזור דרום, מרכז, צפון. להתקשר טלפונית,

לא משנה, יש היום מספיק טכנולוגיות בשביל לדעת מה מצב המגרש בבית ספר. אני ביקשתי את זה לא בשביל לתקוף. העניין שלי הוא להזיז את מערכת הספורט בבתי הספר בישראל, כי אפשר להזיז אותה לכיוון הנכון אם אנחנו לפחות נדע מה המצב שלנו במתקנים, שהנתון הזה, שיתווכחו איתי, נכון או לא נכון. ברגע שנדע מה המצב של המתקנים, אנחנו נדע איך אפשר לתקצב. אנחנו יכולים לבוא לטוטו, לפיס, לדרוש. אנחנו לא יודעים מה לדרוש ובאיזה מצב זה קיים. אני ישבתי לפני שנה עם מנכ"ל משרד החינוך והצעתי לו תוכנית איך אני רואה שאפשר לשפר את שיעורי חינוך גופני ומה באמת אפשר להוסיף. גם הגשתי הצעת חוק שלא מספיק שני שיעורי ספורט בשבוע. היום ברוב המדינות המפותחות זה יותר, כי הילדים היום אחרי בית ספר,

הם הולכים ומתיישבים ליד טבלט,

הם לא משחקים ונמצאים ברחוב. לפחות מערכת החינוך הפורמלית יכולה לקחת את זה על עצמה, אבל אנחנו לא יכולים לעשות זאת בלי מתקנים. אני שמח שמשרד החינוך הכריז על תוכנית מהפכנית, עוד 90 דקות בשבוע. מבחינתי לא מחפשים פה את הקרדיטים, מחפשים פה באמת לעשות טוב לילדים שלנו.

אנחנו קיבלנו לא מעט נתונים, בעיות השמנה, סכרת וכו'. איך מכריזים על תוכנית כשאין לה מועד תחילה? אני לא יודע לפחות. אין לה תקצוב. גם לא מצאנו שום תקצוב. אני גם קצת מכיר את מערכת החינוך הגופני בבתי ספר. לא שמענו בינתיים שיצאה הנחיה. מורים לא יודעים על זה, מנהלים לא יודעים על זה, אז יש תוכנית אבל כמו שאמרתי, אין לה שום בסיס. לפני שאנחנו מתחילים בתוכניות גרנדיוזיות, ובאמת הכוונה היא טובה, אני באמת מפרגן, אני לא בא לתקוף. יש כוונה טובה ולזה אנחנו דוחפים. ישבתי כמו שאמרתי, עם מנכ"ל משרד החינוך ואני שמח גם שאתה עושה את זה,

אנחנו רוצים לדעת בהתחלה מה מצב המתקנים, איפה נעשה את זה? אם אין לנו מתקנים, אין לנו מגרשים, מגרשים מקורים, אין שום תקצוב. שרת הספורט תרמה מהכסף של הטוטו, כסף של המתקנים, 1.125 מיליארד לקופה של משרד האוצר, שהכסף הזה נעלם והיום הולך, לא יודע, כפיצוי בחוק גיוס. אנחנו לא יודעים לאן הכסף הזה הלך, אפשר לתרגם לכל דבר,

אנחנו כאן בוועדה רוצים לעזור. אנחנו פועלים אך ורק לטובת תלמידי ישראל שיתאמנו, שיעשו שיעורי ספורט, שיהיה להם יותר פעילות גופנית כדי שאחרי זה לא יסבלו. בסופו של דבר זה הבריאות של הילדים שלנו וזה גם העתיד של המדינה שלנו, ואנחנו מוציאים המון כסף על זה. כמו שאמרתי, מבחינתי, אני שנה חיכיתי לנתונים. לא קיבלנו שום נתון וזה זלזול בוועדת הכנסת ואני מקווה מאוד שהיום נקבל נתונים. אם לא, אז אנחנו צריכים לפנות ליושב-ראש הכנסת.

בסיכום של הוועדה נכתב שתוך 90 יום יעביר משרד החינוך מיפוי על בתי הספר.

איזה מתקני ספורט יש,

מגרשים מקורים, מה החוסרים. אני כחבר ועדה לא זוכר שראיתי מסמך כזה.

קיבלנו. בהתייחסות שר החינוך זה לא מופיע כמובן. לא היה שום מיפוי. מה הבעיה לארגן מיפוי? מי הנציג של משרד החינוך פה? מי הבכיר? כל אחד תחום אחר. אני המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני, גיא דגן. מי היה אמור לדעת לעשות מיפוי כזה על בתי הספר? מינהל הפיתוח. אבל הבטיחו לי פה בוועדה. אותו צוות שישב כאן הבטיחו לי, שלושה חודשים אנחנו מארגנים מיפוי. זאת הייתה ההבטחה.

זה הבסיס. בשביל לדעת איפה אנחנו צריכים קודם כל לראות באמת - - - אני יכול להתייחס לזה? ברור, זאת המטרה. זו הייתה דרישה. להגיד שזו הייתה הבטחה?

דרישה ואתם קבעתם את לוח הזמנים, לא אני. לא אנחנו קבענו את לוח הזמנים. אתה אמרת שלושה חודשים בפרוטוקול. לא אני המצאתי את השלושה

סעיף 5: "תוך 90, הוועדה דורשת ממשרד החינוך להעביר לה מיפוי שתערוך על כל בתי הספר, איזה מתקני ספורט יש בהם, אולמות ספורט ומגרשים מקורים ומה החוסרים". האם נערך מיפוי כזה? אני מסביר מה נעשה מאז. קודם כל יש שיתוף פעולה יחד עם מינהל הספורט. כנראה שלא הייתי ברור בשאלה. אני שאלתי שאלה מאוד ברורה. נערך מיפוי כזה או לא נערך מיפוי כזה? אני רוצה להסביר. זו לא תשובה של כן ולא. למה לא? אני אגיד לך למה לא, כי משרד הספורט בדיוק יצא למיפוי מהסוג הזה. בסופו של דבר את המיפוי אתה עושה מול מחלקות הספורט ברשויות המקומיות. זאת אומרת, משרד החינוך, אין לו שום דרך לפנות למנהלי כל בתי הספר במדינת ישראל

כל מנהל בית ספר, אנא הודע לי איזה מתקני ספורט יש בבית ספר?

מנהל בית ספר לא אחראי על התשתיות. מה קשור לאחראי? הוא לא יודע? מה שמך? שמי רותם זהבי ואני מנהל אגף בטיחות במשרד החינוך.

עכשיו אני אשאל אותך שאלה.

מחר מנכ"ל משרד החינוך היה פונה למנהל בית הספר בתל אביב והיה אומר לו, אנא ממך - - - לא עושים סקרים בצורה כזאת.

כי הנושא הזה הוא נושא מקצועי. מנהל בית הספר לא אמור לעבור כל יום לסקר כזה או אחר. ועדת החינוך, התרבות והספורט ביקשה ממשרד החינוך, 90 יום להכין את המיפוי הזה. אנחנו נמצאים היום לא 90 יום, אנחנו נמצאים 330 יום אחרי. בידינו אין מיפוי כזה. או שיש מיפוי או שיש הסברים. אני מבין שאין מיפוי ואני מבין שגם לא יהיה מיפוי ככל הנראה. יש מיפוי שהוא לא עדכני, אבל אני רוצה רגע להסביר. ברשותכם, רק תנו לי להסביר איפה זה עומד. בשיתוף פעולה עם מינהל הספורט שהוא נערך לזה. עזוב, מינהל הספורט לא עובד. אנחנו לא יודעים להעביר כסף לאגודות. משרד הספורט לא היה בדיון הקודם. לא מתפקדים. לא היו בכלל.

אין לנו קשר, לא מעניין אותנו, אז את מי מעניינים תלמידים של המערכת החינוך הישראלית? אני לא מצליח להבין את זה. אנחנו חברים ואנחנו כולנו רוצים לעשות טוב, אבל אני מתעצבן כי זה מריחה. אני מדבר על סקר מקצועי שנעשה על ידי מינהל הספורט מאחר ומינהל הספורט, בעצם בקרן המתקנים, בכל המתקנים

מי שמטפל בזה, עוד פעם ישלים אותי דני בדיווח שלו. אני העברתי להם את שמות בתי הספר כדי שהסקר לא יהיה סקר ברמה של

יש ברשות, אלא כל אולם מול איזה בית ספר כדי שהסקר יהיה באמת סקר מקצועי לגבי כל המתקנים לא רק אולמות, קירויים של מגרשים וכל השאר מול בתי הספר. העברתי את הקובץ של בתי הספר כדי לשתול באותו סקר שהולך להתבצע ועכשיו הסקר יוצא לדרך. את זה דני יוכל להסביר. זה מול חברה שזכתה כנראה במכרז, שהיא מטפלת בזה. למה צריך לבזבז כספים של משלמי המיסים על זה? גיא, הרי אתה מסכים שזה קל לעשות. אני אומר לך שאם עכשיו אנחנו מתלבשים על שר החינוך, תוך שבוע יש לי תשובה, מיפוי של כל המתקנים,

מייל לכל מנהל בית ספר, יש לך מתקן או אין לך מתקן? האם המתקן שלך מקורה או לא. פשוט שבוע. אני אומר לך, לא צריך כסף. אוי ואבוי, אם משרד הספורט מוציא על זה כסף,

מה זה הדבר הזה? זה מכרז. נאמר שיוצא מכרז לחברה שתעשה את הסקר הזה. כמה כסף שוריין עבור המכרז? קודם כול אין מכרז. יש חברה שעושה את הסקר. אנחנו יצאנו בתוכנים מתקנים לאומית ולכן עשינו בדיקה מקיפה של כל מצב המתקנים ב-2009. על זה נבנית תוכנית המתקנים - - - אני רוצה להגיד לכם, אתם חסרי סבלנות לשמוע משפט עד הסוף. אני אגיד לך למה אנחנו חסרי סבלנות. אני מתכונן לומר מה שאני יודע. אתה שאלת אותי על מכרז, אני נותן לך תשובה. אין מכרז.

מה שאומר משרד החינוך ולמה הוא לא עשה את הסקר שהוא התבקש לעשות לפני שנה, הוא אמר שאתם עושים את הסקר ואתם עושים מכרז.

עכשיו אני אגיד לכם למה אנחנו מתעצבנים ולמה אנחנו חסרי סבלנות. תן לי להשלים את המשפט. אני תיכף אתן לך להתבטא. הרי ברור לחלוטין שכל מה שביקשנו בדיון הקודם

מה שבוצע זה סיפורים. כשבאים לפה ומספרים סיפורים, מהדיון הזה לא תהיה כותרת. אין פה אמצעי תקשורת, אף אחד לא יוציא את זה לתקשורת. גם אם יוציאו את זה לתקשורת, אף אחד גם לא יכתוב על זה. בסוף אנחנו רוצים שיהיו מתקנים בבתי הספר. המתקנים היום בחלק מבתי הספר, או שאינם בכלל או שהם ברמה מאוד נמוכה. אם לא מסוגלים, והטענות שלי פה הן למשרד החינוך ואני אגיד לכם גם למה. גם מההיכרות שלי עם משרדי הממשלה, כדי שמשרד החינוך יתן למשרד אחר להיכנס לתוך בית ספר, צריך בערך לעבור - - - זה לא להיכנס לתוך בית ספר. זה לא להיכנס, זה רק לבדוק. אני אומר לך, תבדוק אותי. תבקש מהמנכ"ל שלך להוציא מייל לכל מנהלי בתי הספר, אנא מכם השיבו לי איזה מתקני ספורט יש בבית הספר, כמה והאם הם כן מקורים או לא מקורים. יש שלוש-ארבע שאלות מאוד פשוטות. זה לא כדי לקבל תוכנית שעל סמך התוכנית הזו אתה עכשיו תתכנן את בתי הספר, אבל אתה תוכל לקבל תמונת מצב איפה יש לך בעיה ואיפה אין לך בעיה, ואת זה אפשר לעשות בשבוע. לא צריך מכרז בשביל זה. אתה מקבל בהתחלה תשובות מ-15%. זה התרבות, מה לעשות?

אתה רוצה להגיד לי שמנהל בית ספר שהיה מקבל מייל ממנכ"ל משרד החינוך, לא היה עונה עליו? בואו תאתגרו את עצמכם. תעשו את הניסוי הזה. אני מבטיח לך, תאמין לי, מהיכרות, אם מנכ"ל משרד החינוך שולח מייל למנהל בית ספר, תאמין לי, לא תוך שבוע, תוך יומיים הוא מקבל תשובה. מנהל בית ספר שהמזכירה שלו רואה מייל ממנכ"ל משרד החינוך, פניה של המנכ"ל, תוך יומיים הייתה תשובה. אני תיכף אתן לכם התייחסות יותר מסודרת בלי שנפריע להם. סליחה שאנחנו מפריעים. אני רוצה לשמוע את מרכז שלטון מקומי ואז אתן למינהל הספורט ומשרד החינוך עוד פעם. מיכל מנקס,

רווחה וחברה במרכז השלטון המקומי. אני רוצה קודם כל לברך על היוזמה שלך, חבר הכנסת, ושלך היושב-ראש. ברוכה היא. אני אתחיל מהסוף ואגיע לנתונים. זה לא סתם שלא עושים מיפוי, וצריך להתחיל מהשורש. כמו שאמרת, צריך תשתית. צריך שיהיה שעות, צריך שיהיה איפה להתאמן, צריך שתהיה תוכנית למורים. האמת שקצת חורה לי העניין. כשבונים בית ספר במדינת ישראל, ומשרד החינוך בונה את בית הספר, מזה שנים אין תקצוב לאולמות או מגרשי ספורט. זה לא נכון. יש פרוגרמה, אנחנו יודעים להגיד מה צריך. אין תקצוב למגרשים, בטח לא לאולמות. הרשויות המקומיות מכתתות רגליים. באמת תודה למשרד הספורט שמתקצב את זה או הטוטו או הפיס או באמות המידה. זה דיון אחד, אז לא בכדי אין את הנתונים. מפתיע אותי שאין את הנתונים משום שכל בית ספר, בכדי לפתוח את שעריו ב-1 בספטמבר חייב להעביר דוח בדיקה למנהל המחוז, והיות ויש לו מתקן בתוך חצר בית הספר, אז גם אודות המתקן הוא יודע, זאת אומרת שיש את הנתונים. יש את הנתונים גם במחוזות ויש את הנתון אם יש או אין ומה המצב גם לפיקוד העורף, משום שאולמות הספורט בבתי הספר משמשים מתקני קליטה בעת חירום, זאת אומרת הנתון הקיים. הבעיה היא הרבה יותר עמוקה וטוב שמתחילים

אני לא אמשיך ואומר, נאמר שכבר נמצא כסף לבינוי, מה עם אחזקה ומה עם בלאי וכו' וכו'? אנחנו מסיירים ברשויות, והרבה. ברשויות באשכולות הסוציו-אקונומיים הנמוכים בכלל כמעט ואין. כן, הנושאים האלה גם נידונו בדיון הקודם.

מהנקודות שעלו וכתוצאה מכך עלה הסיכום של הדיון.

במגזר הערבי זה נפתר באמצעות החלטה 922, שבמקום לבנות מרחבים לפעילות פנאי לנוער הם את כל הכסף שיש להם לוקחים לקרות מגרש שקיים משום שבאמת אי-אפשר לתפקד. צריך לעשות סדר. צריך למצוא מי אחראי, מי מתקצב, מי מתחזק, ואנחנו שותפים כמובן. בשביל לעשות סדר, לעשות תוכנית, צריך קודם כל להבין מה המצב בשטח.

אני חייב לשאול שאלה את משרד החינוך לפני שאני נותן לך להתייחס. כשאתם מתכננים בית ספר, הרי בית ספר, יש בו כיתות לימוד רגילות, יש בו גם נניח מעבדות. מי מממן את המעבדות? אני אזכיר. אני ממונה על הפרוגרמה גם במשרד. שמי סיגל ירמיהו. במסגרת הפרוגרמה שהמשרד מוציא ואומר, המסמך תכנוני, אחרי הכרה בצורך לבניה של מוסד חינוכי

הנחיה מפורשת

מגרש משולב בהתאם למבנה החינוכי של בית הספר, ובנוסף, מתקנים של בור קפיצה לגובה וקפיצה לרוחק.

מתוקצב במסגרת מטר בניה על ידי משרד החינוך. אולמות הספורט לא מתוקצבים על ידי משרד החינוך, הם מתוקצבים על ידי הפיס. למה? זו לא החלטה שלנו, לא החלטה של משרד החינוך. אני בדיוק בנקודה הזאת רוצה לגעת. האם יש בתוך הפרוגרמה נושאים נוספים שמתוקצבים שלא על ידי משרד החינוך? לא רק אולמות ספורט. כל נושא הפונקציות שנמצאות בתוך בית ספר כמובן

השאלה היא מי מממן. מה בתוך הפרוגרמה לא משרד החינוך מממן? אז אולמות ספורט אנחנו יודעים שמשרד החינוך לא מממן. מה עוד משרד החינוך לא מממן בפרוגרמה?

הקירות ממומנים. בסדר, אני מדבר על הקירות. גם באולם ספורט שיממנו את הקירות. בפרוגרמה הדבר היחידי שנוגע לאולם ספורט זה נושא של איתור מגרש לאולם ספורט, שזה נבדק במסגרת התוכניות האדריכליות אבל לא מתוקצב על ידי המשרד. זאת אומרת שבעצם בתוך פרוגרמה של משרד החינוך התחום היחידי שאינו מתוקצב על ידי משרד החינוך אלא יצא החוצה לקיבוץ נדבות זה אולמות ספורט.

אוקי.

אני רוצה להשלים את הקטע הקודם בקשר לבדיקה שעשינו. זו לא בדיקה, זה מיפוי מתקנים. אנחנו עשינו ב-2009 מיפוי מתקנים ידני, מה שאתה קורא לזה במייל. עבדנו במייל מול כל הרשויות בארץ. כדי לטייב את הנתונים להגיע ל-98% דיוק לקח עשרה חודשים. אני עובד מול החברים שלי ברשויות במחלקות לספורט, אני מכיר את כולם מצפון ועד דרום. מאז הדיון הקודם עברו 11. אני לא הייתי בדיון הקודם. אני מדבר על מה שהיה ב-2009. מאחר וזה לקח עשרה חודשים, הלכנו והקמנו מערכת ממוחשבת שהיא עובדת און-ליין ואנחנו עכשיו מעודכנים יום-יום על ידי המתקנים האלה, על ידי המחלקות לספורט. כל המתקנים מופיעים שם. אז תן לנו מספרים. אני יכול לתת לך מספרים, אבל הכנתי פה עוד שתי רשימות של כל אולמות הספורט שמשרתים את בתי הספר נכון להיום. אם ניבנה ונחנך אולם,

חודש האחרון, ואולי זה לא פה - - - לא על זה נלך לרב. זאת סטיית תקן שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. מה שאתה צריך לעשות,

לעביר את זה לוועדה כדי שהיא תפיץ את זה לכל החברים. תנו לנו מחוז, צפון, דרום, כמות, אולם מקורה, אולם כזה. מה זה עוזר לי? הקובץ הזה, אני מניח שהוא קובץ אקסל, נכון? המערכת יכולה לייצר אותו לאקסל וזה מה שעשיתי. אז אני אבקש בסיכום שתעבירו את הקובץ הזה כאקסל לחברי הוועדה. אתה רוצה את זה סככות, מגרשים סגורים, פתוחים? מה שאתה רוצה, המערכת יודעת לתת - - - זה מ-2009. לא, זה עכשיו. זה עדכני. עשינו ידני. הבנו שזה לא שיטה שכל שלוש שנים נצטרך לקחת עשרה חודשים ולכן עשינו מערכת מיחשובית, ולזה התכוון גיא, אז אנחנו מחוברים ומתואמים ואם צריך להעביר נתונים למישהו, אז אנחנו נשמח להעביר. אגב, אנחנו גם מחברים את זה און-ליין. לא נתתם לנו להגיד את זה ולכן שתקתי. אתה אמרת שהם אמורים לצאת למכרז לעשות סקר. אתה אמרת שיצא מכרז. אין שום מכרז, יש נתונים. הרי מישהו בסוף מקים מערכת. אבל אתה אומר שהמערכת קיימת. הוקמה לאחרונה. אני אגיד לך מה אנחנו רוצים כחברי כנסת, כחברי ועדה. אנחנו רוצים לראות מה מצב המתקנים, מה התקציבים. צריך ללכת, לדרוש, לשבת עם שרים, עם ועדת כספים.

אני יכול רק לברך על מה שאתם מובילים, כי בסופו של דבר בטוח שזה ישרת - - - אתה תרוויח. אנחנו באים לעזור. והרבה דברים שכנראה שאני לא יכול לקדם אותם בכוחות עצמי, ואם זה היה תלוי בי הייתי רוצה שיהיה חינוך גופני כל יום. זה ברור, בגלל זה אנחנו מתפלאים. כשאני דיברתי והבנתי שהם בתוך מהלך כזה, אז למה ליצור כפילות? גיא, אנחנו כולנו פה בני אדם. אנחנו כולנו מכירים. אם היית יודע לפני כמה חודשים, תרים טלפון אלי,

משרד הספורט מכין, יש את זה,

הרי אנחנו מחכים, מחכים, מחכים. גם פה באת. אם היית יודע שזה קיים, אז היית בא,

איך אתם רוצים את זה? לא התחלנו את זה ככה. אנחנו מתעצבנים על כל המערכת. אנחנו רוצים לעשות טוב ובסוף אנחנו מרגישים שמורחים אותנו. משרד אחד העביר אחריות למשרד שני - - - זה לא העביר אחריות, זה שיתוף פעולה. מצוין. שיתוף פעולה זה מה שדרשנו, אבל חבל שחיכינו כל כך הרבה זמן כי בתקופה הזאת יכולנו כבר לעשות צעדים משמעותיים.

אני יכול להגיד לך שאחת הסיבות שזה עיכב טיפה את הנתונים, זה כי אני ביקשתי לחכות כדי לשתול את שמות בתי הספר בפנים, שלא יהיה ברמה של רשות אלא להגיע עד רמה של כל מוסד חינוכי במדינה, אז זה לקח קצת זמן. זו כן מערכת ממוחשבת שצריכים להקים אותה. פה יש שמות של בתי ספר?

ויש פה בתי ספר שהם ללא מתקן, קיימים? לא, רק אלה שיש להם מתקנים. מה זה עוזר לי? יש 4,900 מוסדות חינוך. אני יודע כמה אולמות ספורט - - - זה נתון שבינתיים לא עוזר לנו. אנחנו רוצים לדעת כמה אין וכמה יש מקורה. לא אולם אלא מגרש מקורה. יש סתם לפעמים מגרש, רחבה. לא מופיע בתוך המערכת בית ספר, נניח ויצמן ברחובות, חסר אולם.

חוסרים אין לנו. יש לנו מה שיש. המערכת לקחה רק מתקנים שקיימים. הוא לא מכיר את בתי הספר, הוא מכיר את המתקנים.

אני בא מכיוון המתקנים ובדקנו אם המתקן - - - עכשיו מה שהוא צריך לעשות זה לשלוח למשרד החינוך את מה שיש. משרד החינוך ישתול את זה בתוך הרשימה ואז הוא יגלה איפה אין. בתוך מה שיש לו, יש את שמות כל בתי הספר. יש לך דוגמא בית ספר ויצמן ברחובות. יש לו מגרש כדורסל. במקום שכתוב אולם ספורט, אין. בשביל מה הישיבה הזאת? בשביל מה הדיון הזה? מה אנחנו רוצים להשיג? אנחנו רוצים לדעת היום מה המצב במדינת ישראל. יש בית ספר איקס, האם יש לו מגרש מקורה או שסתם רחבה? זה מה שאנחנו רוצים לדעת. אני חושב שזה פשוט יחסית ויש כבר מערכת ויש כבר נתונים.

תסנכרנו בין המשרדים, אבל כמה זמן יקח לכם להכין לנו עכשיו מיפוי מפורט מה קורה, כמה בתי ספר הם עם אולם בנוי, גדול/קטן, מגרש מקורה או מגרש בכלל לא מקורה. זהו, פשוט. זה מה שאנחנו צריכים, ואז לפי זה אנחנו צריכים להבין. אם אנחנו רואים שיש נגיד 500 מגרשים שהם לא מקורים, אז בהתחלה אולי שווה לדרוש כסף בשביל לקרות אותם בשביל שהילדים יוכלו בחורף או בשמש לשחק שם. בתוך הפרוגרמה המידות של אולם הספורט הם חלק מהפרוגרמה ועל פי זה חייב להיות? כן. לא יודע אם זה המצב היום, אבל היו שנים שבהן היו בונים בכוונה אולמות ספורט קטנים יותר מהתקן כדי שלא יבואו הקבוצות אחרי הצוהריים. מינהל התכנון הוציא ב-2017 תעודת זהות להקצאות קרקע,

הרמה התכנונית. אני ישבתי יחד עם מינהל התכנון והכנסנו פנימה את השטחים הנדרשים למערכת החינוך, וכדאי להשתמש בזה. יש חוברת שלמה של הקצאות קרקע. מישהו עוד רוצה להתייחס לפני שאנחנו מסכמים את הדיון? אני רוצה רק להגיד שאנחנו מברכים על המהלך הזה שנעשה כדי לקדם את המתקנים בבתי ספר. אנחנו סך הכול יודעים שהם משמשים גם את הקהילה, לא רק את בתי הספר, ואנחנו נשמח לשתף פעולה כדי לקדם את זה. יואל, אתה רוצה להגיד משהו לפני שאני מסכם? כמה זמן יהיה נתונים על מה שביקשו, אתה יכול להגיד? נשוחח ונראה מה אתה רוצה.

כדי שלא נפנה עכשיו לשרים, בסוף אתם יכולים לעשות זאת. אתם הגופים, אתם יודעים לעבוד בשיתוף פעולה. אתם הבנתם מה אנחנו רוצים בשביל לעזור לכם. לא לעזור רק לכם, לעזור לתלמידים. המטרה שלנו בסוף היא מטרה טובה. תשתמשו בנו כי אנחנו יכולים לעזור לכם.

לא נעים לנו להתחיל לקטול ולהרגיש שמורחים אותנו. באמת עבר הרבה זמן ואנחנו בלי נתונים. כמו שאני מבין אתה רוצה אולמות, מגרשים פתוחים, מקורים ולא מקורים. בדיוק, ואז אני רוצה לדעת מה המצב. אסף ממרכז המחקר. אני רוצה לשאול את דני. אמרתם שאתם מקבלים נתון ממשרד החינוך על בתי הספר ואז אתם מצליבים את הנתון הזה למול אולמות הספורט, המתקנים. במקרה של אולמות הספורט אנחנו יודעים ממחקר שעשינו גם ב-2010 וגם מהקובץ שראיתי באתר האינטרנט שלכם שזה לא בהכרח שאולם התעלמות, אולם ספורט נמצא בתוך בית הספר, אלא השאלה היא האם הוא משרת בית ספר. הוא יכול להיות בתוך בית הספר והוא יכול להיות בסמוך לו ולשרת אותו. איך אתם יודעים מהקובץ שאתם מקבלים מגיא האם בית הספר משתמש במתקן שנמצא בסמוך לו או לא משתמש בו? מה שגיא העביר לי, העביר לי את הרשימה של כל בתי הספר בישראל לפי פילוח של רשויות. המערכת שלנו עד אז עשתה רק בשיטה של טקסט, לא עשתה במדויק את כל בתי הספר. מה שהוא עשה, אנחנו לקחנו את הקובץ שלו ולכן אמרתי שאנחנו כרגע בדיוק עובדים על זה.

הוא חייב לבחור אם זה משרת בית ספר - - - מנהל מחלקה ברשות המקומית?

זאת אומרת, אתם מקבלים אישור. אם הוא מסמן כן, הוא מייד מכניס את שם בית הספר. הוא יכול לבחור את בית הספר רק שלו. גיא, אני מבקש גם שתעשו וידוא מול רכז ספורט. נגיד מפקח בדרום, הרי הם מכירים את כל מורי הספורט,

לא צריך אפילו מנהל. אתה אומר, שמע, יש לך מתקן שמשרת אותך או לא. שיהיה וידוא, כי יכול להיות שהם ישלחו ובסוף נקבל מסה של נתונים ולא נדע מה לעשות עם זה. מנהל המחלקה יודע - - - בדרך כלל יודע. יואל, אתם יוצאים מנקודת הנחה שסקר, מייד כולם מגיבים,

אנחנו חיים את זה שנים. אבל מנכ"ל משרד החינוך, דמות כזאת פונה לכל חבר כנסת, כל חברי כנסת עונים לו. מנהל בית ספר למנכ"ל משרד החינוך, אני אומר שהוא ירעד. הוא באותה שניה ישלח לו, אותו יום. באותו יום יענה. זה ברור. אם מנכ"ל משרד החינוך יגיד למנהלי המחוזות,

ומנהלי המחוזות יפנו למפקחים והמפקחים יפנו למנהלי בתי הספר, אני מסכים איתך, זה יקח הרבה זמן, אבל אם מהמייל של מנכ"ל משרד החינוך יצא מייל, לא צריך מפקחים ולא צריך מנהלים ולא צריך את כל הביורוקרטיה.

בעשר דקות היית מקבל תשובות, אבל לפחות יש את הנתונים. אני רוצה לסכם.

סתם התעקשתי לשאול מה משרד החינוך מממן במקומות אחרים ומה לא,

המקום היחידי שמשרד החינוך לא מממן זה באולמות הספורט.

זה הפיס עושה או הטוטו עושה או אני לא יודע מי עושה.

זה גם מתקציב הפיס. מוצאים את הדרך אבל בסוף מי שמעביר את התקציב לרשות המקומית, מי שמתקצב בית ספר ברשות מקומית זה משרד החינוך, לא הפיס. ראש העיר לא רץ לפיס להגיד לו, תתקצב לי בית ספר. הוא הולך למשרד החינוך ומשרד החינוך הוא זה שמתקצב את בית הספר. הבעיה היא שמשרד החינוך את אולמות הספורט לא רואה חלק מהחינוך, וזאת השערורייה בעיניי וזה שורש הבעיה. צריך להבין, חינוך גופני במערכת החינוך והשעות של חינוך גופני לא שונות ממתמטיקה, אנגלית ומדעים. גם הן חשובות מבחינת השעות. יש מורה לחינוך גופני, מגדילים את השעות, רוצים שיהיו יותר שעות. זה הבסיס של כל המערכת הזו וברגע שהמשרד אומר, אולמות הספורט לא בחצר שלי,

יכול להיות בית ספר בלי אולם ספורט. מאותו רגע החינוך הגופני יצא מחוץ למערכת ועד שמשרד החינוך לא יראה את הכול כמקשה אחת, זה ימשיך להיות ככה. כשנותנים תקציב לבית ספר זה צריך לכלול מ-א עד ת כמו שאת לא תיתני תקציב לבית ספר בלי כיתת מדעים או בלי ספריה ותגידי לרשות, תיבני את הספרייה. נכון,

חבר'ה, תקציב הבינוי הוא התקציב הכי משמעותי, הכי גדול, הכי יקר בוודאי ברשויות מקומיות, דווקא ברשויות הנחשלות. דווקא אם נלך לפריפריה, שם לא יבנו את אולם הספורט. בסוף איפה אין אולמות ספורט? איפה אין מתקני ספורט? בפריפריה, ואני אומר לכם את זה פה למשרד החינוך וזה לא ברמה שלכם, זה ברמת שר. ההנחיה צריכה להיות אחת, תקצוב בית ספר מ-א ועד ת, וזה גם יופיע מבחינתי בסיכום. אתה יודע מאיפה זה נובע. זה נובע מהפיצול. פעם זה היה משרד החינוך, התרבות והספורט. זה נובע מזה שהאוצר יודע שבסוף לא ינצלו את כל התקציבים וככה הרבה מאוד תקציבים נפלו בין הכיסאות. אני רוצה לסכם, חברים.

אני מודה לחבר הכנסת יואל רזבוזוב על היוזמה של הדיון כולל דיון המעקב הזה. אנחנו נבקש, למרות שהנתונים לא הגיעו בהתאם לסיכום הקודם, מאחר ואנחנו יודעים שהם קיימים היום לפחות במשרד הספורט, להעביר את הקובץ הזה לוועדה כקובץ אקסל על מנת שחברי הכנסת - - - תבקשו מאיתנו לעמוד מולם בקשר ולהכין לכם את המיפוי. מקובל עלי. אני אבקש ממשרד הספורט להעביר את הנתונים למרכז המחקר והמידע של הכנסת על מנת שהוא ימפה את הנתונים ויעביר את זה בצורה מסודרת לכל חברי הוועדה. אבל בצורה שאנחנו מבקשים. שב עם חבר הכנסת רזבוזוב בנושא הזה. אנחנו מבקשים ממשרד התרבות והספורט וממשרד החינוך לשבת יחד

ולסגור את הנושא הזה של הנתונים על מנת שהנתונים יהיו שלמים. הוועדה קובעת כי תקצוב אולמות הספורט כחלק מהתקצוב מצביעה על הזלזול שרואים במשרד החינוך בנושא החינוך הגופני וקוראת למשרד לשנות את העניין הזה. התקצוב חייב להיות חלק מתקצוב בית הספר. ככל שמשרד החינוך חושב שהפיס אמור לתקצב, שידאגו להעביר את התקציבים מהפיס אל משרד החינוך והוא יעביר אותם לרשויות.

כשהיא בונה בית ספר, היא צריכה לבנות אותו מ-א ועד ת מלא ולא לכתת רגליים למתקני ספורט. התוצאה היא כרגע שדווקא בפריפריה וברשויות הנחשלות איפה שצריך את מתקני הספורט, אין מתקני ספורט. תודה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:47.